אני שמחה לפתוח את ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת, שגם אמונה על חוק צער בעלי חיים, על הפיקוח והבקרה של אותו חוק.

אני רוצה להודות למשרד החקלאות שהגיעו לדיון היום הכול כך חשוב. ליושב-ראש הרשות של בקעת הירדן, דוד אלחייני, שנמצא כאן יחד איתנו, שבאמת הנושא הזה גם כן קרוב לליבו על כל העבירות שלמעשה מתבצעות בשטח שלו. ולחברת הכנסת יסמין פרידמן, שכמובן דואגת להגיע לכל דיון שקשור לנושא צער בעלי חיים, ולפגיעה בחיות הבר במדינת ישראל. אנחנו הגענו למצב בו יש תופעה מחרידה, מפחידה של התעללות מטורפת בבעלי חיים בשטחי יהודה ושומרון. בלתי נתפסת ואף אחד לא עושה כלום. קרבות כלבים, קרבות תרנגולים, התעללות של בני אדם בבעלי חיים, ואיכשהו הארגונים מגיעים לבוא ולסייע, איזה אזרח פרטי שרואה את זה, מנסה להתערב, וכאילו אין חוק ואין סדר, המערב הפרוע, ממש כך. אנחנו עדים לתופעות של ציד בלתי חוקי של חיות בר במדינת ישראל, חלקם חיות שנמצאות בסכנת הכחדה, והם מתפארים, מפרסמים בטיק-טוק, וברשתות החברתיות את השלל שאיתו הם חוזרים למעשה הביתה. אני ציפיתי שכאן יגיעו כולם במצב חירום כדי לדון בדבר הזה. המינהל האזרחי התנער אתמול בלילה, פתאום הודיע לנו על איזושהי בעיה, איזה משהו, ביזיון שפשוט הם לא הביאו נציג. זו בושה. ואתם יודעים מה, אם הם לא מטפלים במצב, והם ממשיכים לתת להם לפעול, כנראה שיש להם סיבה טובה לא להגיע לזה. יותר מזה, המשרד להגנת הסביבה שאמון על חיות הבר גם לא טרח להגיע לדיון הזה? אני לא מבינה. קודם כל, אני רוצה להודות למשרד החקלאות שבאמת שאמונים גם כן על חלק מההיבטים של אותו החוק. אני רוצה לתת לדובר מהשטח לבוא ולדבר על האתגרים ועל המצוקות שיש. למעשה, דוד אלחייני, שמתמודד לא מעט עם התופעות הקשות האלה, לבוא ולתת כאן בפני הוועדה קצת אור כדי להסביר לנו מה קורה באותם שטחי הפקר. בבקשה. בוקר טוב לכולם, הדיון מאוד חשוב, שרן. אני גם יושב-ראש מועצת יש"ע בתחומי יהודה ושומרון, התפתחה אוכלוסייה מאוד ייחודית של בעלי חיים. אנחנו רואים שם צבועים, יש שם זאבים, דברים שלא רואים בארץ, צבאים, גיריות, חזירי בר, ועוד הרבה בעלי חיים. מה שאנחנו רואים בשטח שהפלסטינים עשו לעצמם דין, סוג של תרבות ואיזשהו בגרות של אני הגזע, אני הולך לצוד - עוד ימי הביניים, ולכן הם מפרסמים את זה בטיק טוק, כי הם רואים בזה איזשהו סוג של ניצחון והצלחה. קשה לנו להתמודד עם המציאות שהפלסטינים גם משתמשים בנשקים שהם נשקי ציד, וחלק מהם גם לא חוקיים, שעושים לעצמם דין, ומסתובבים ברחבי יהודה ושומרון וצדים ככל שהם רוצים. לפעמים גם עושים מלכודות, תפיסה של בעלי חיים שעושים הרבה צער לבעלי חיים. והקטגוריה שבה יש גם בעלי חיים שהם בסכנת הכחדה וגם בעלי חיים אחרים, הם לא בוחלים בשום דבר צדים כל מה שהם יכולים לצוד. לפעמים לא כדי לצוד, ולהשתמש בבשר, אלא לשם הציד, כדי להראות כמה זה גבורה. לצערנו הרב, אותה חוסר משילות שיש ביהודה ושומרון בנושא של אכיפה של בתים, חוסר של משילות של אכיפה בנושאים של קידוחים פירטיים של פלסטינים ביהודה ושומרון, אותה משילות, חוסר משילות שלנו בנושא של זיהום אוויר. חוסר המשילות שלנו בנושאים של אי שמירה על הטבע, היא באה לידי ביטוי גם במצב של מערב פרוע שבו כל אחד עושה מה שהוא רוצה בנושא של בעלי חיים, ופה צריך לתת את הדעת איך למצוא את הדרך כדי שדברים כאלה לא יישנו. אני לא כזה מנותק מהמציאות. לגמרי לחסל את התופעה לא נוכל. אבל אני חושב שנוכל לצמצם אותה. נוכל לצמצם אותה בעבודה משותפת, ופה המינהל האזרחי הוא גורם מפתח בכל מה שקשור באכיפה, וברצון שלו לטפל בסוגיה. אם המינהל האזרחי יודע שאנחנו כראשי רשויות,

אם היו נותנים יותר סמכויות, אולי היינו יכולים לעזור כמו בדברים אחרים, אבל אין לנו את הסמכויות, אנחנו מוכנים להירתם, ולעזור בסוגיה הזאת. אבל בלי סמכויות, אנחנו לא נוכל לפתור, או לסייע לפתור את הנושא. כשאתה נתקל בסוג של ציד או מישהו מדווח לך, למי אתה פונה? למי אתה יכול לפנות? למינהל האזרחי, לשמורת הטבע. שמורת הטבע הם גם כן מוגבלים. יש פקח אחד באזור שהוא לא מסוגל להגיע. גם אם אנחנו מאתרים את אותו פרק זמן שהוא מגיע, הם צדים בדרך כלל בלילה, ועד שמאתרים, ואחר-כך אנחנו רואים גם כן את התפיסות שלהם של בעלי החיים שהם תפוסים במלכודות, ולא נעים לראות מראה כזה. מבחינתם הטבע לא קיים. הוא לא קיים. אין להם מושג כזה של מה שאומר מה המשמעות של חוק שמירת טבע. אנחנו תמיד אומרים שאיכות סביבה ושמירה על הטבע, זה חוצה גבולות. בעלי חיים לא רואים את הגבול של שטח A או שטח B או שטח C, אזורי המחיה שלהם מאוד מצומצמים וגם שם הם נכנסים,

זה לא מעניין אותם אם זה שטח A, שטח B, הפלסטינים יורים, פוגעים, הורגים, רוצחים בעלי החיים, והידיים שלנו בעצם כבולות. אני רוצה לבנות איזשהו מודל שקיים. יש יחידה של רשות המים שנקראת צפ"א צוות פיקוח ואכיפה, שהיא בעצם אמונה על כל הנושא של קידוחים בלתי חוקיים של פלשתינים של מים. היחידה הזאת בעיקר מסתובבת, מתעדת והכול. אבל אם תקום יחידה כזאת, אני מניח שמדובר גם במשאבים כספיים, וחבל שהמינהל האזרחי לא נמצא פה, ושמורות טבע לא נמצאים פה, שבעצם תוקם יחידת אכיפה כזאת ביהודה ושומרון, שהיא תהיה אמונה גם כן על הסיורים. נוכחות כזאת כשמדברים על יחידת אכיפה, כל נוכחות שלנו בשטח היא גם נוכחות שהיא מרתיעה. היא בעצם באה ואומרת - אנחנו כאן, אם נתפוס אתכם, אנחנו גם נטפל בכם. וגם צריך לעקוב אחרי הטיק-טוקים שלנו, הפרסומים שלהם בפייסבוק. ומי שנתפס, בליווי של יחידת האכיפה הזאת גם צריכה להיות מדיניות שבה הם מקבלים עונשים מרתיעים. אם הם לא יקבלו עונשים מרתיעים, וזה יעבור ככה כלאחר יד, אנחנו לא לצמצם את התופעה, למרות שבשנתיים האחרונות יש קצת נכונות ויותר מודעות מצד של מינהל אזרחי והיועצים המשפטיים, אבל עדיין זה לא מספיק כדי שהחיות האלה, אנחנו מדברים על חיות שבסכנת הכחדה לא בסכנת הכחדה? אז אני אומר לך גם אלה שלא מוגדרות בסכנת הכחדה, הם יעברו לשלב של סכנת הכחדה.

חברת הכנסת יסמין פרידמן. בבקשה. קודם כל, תודה רבה על הדיון החשוב הזה. אין ספק שכולנו מזדעזעים כל שבוע מלגלות מקרה התעללות חדשים. השאלה שלי, חן, הפיצוח זה גם חלק מהשטח שלו? אפתח ואומר, חוק צער בעלי חיים לא חל ביהודה, זו גם נקודה בעייתית. זאת אומרת, מבחינה חוקית החוק לא חל שם. יש דברים שכן חלים. החוק עצמו ספציפית לחוק צער בעלי חיים לא חל, ולא זה פה לפתחכם באמת. איך זה יכול להיות?

צריך צו אלוף שיכול להחיל את זה בצו. תעשו את זה לגבי הרבה מאוד חוקים, בוודאי חוקים שיש בהם עבירות פליליות.

את החוק הזה לא החילו, ואז יש באמת עבירות שלא חלות. יש פה לאקונה, וצריך לפנות - - - בעצם, הפיצוח לא יכול לאכוף שם, אבל רק המינהל האזרחי יכול לאכוף שם?

בתחום של צער בעלי חיים. אבל זה אומר שהחוק אפילו לא חל. ומה עם חוק רשות הטבע והגנים? גם לא חל. אבל בעבירות שהן לפי חוק העונשין כן אפשר. אם יש עבירות שהן עבירות לפי חוק העונשין, צריך לראות איזה, זה באמת לא העבירות הקלאסיות. צריך לראות יצירתי - - - חוק העונשין חל. המשטרה לפעמים עושה דברים מאוד יצירתיים, אבל זה צריך להיות מאוד קיצון. אם הם עוברים את הגבול לפעמים, אנחנו כן מסייעים, תופסים על הגבול, או על גבול קו כחול של יישוב. אבל למה זה לא הוחל בצו אלוף? גם צו זיהום אוויר לא חל עד היום, עשר שנים אנחנו דורשים את החוק הזה - - - אז בואי ונטפל. אני רוצה לסכם את הדיון כך. אני מתנצלת, משום שיש משרדים שכנראה חושבים שהם מעל הוועדות והפיקוח הפרלמנטרי, אז הם פשוט טרחו לא להגיע, משום שכנראה אין שום חשיבות לאותו דיון. הם לא מבינים שהציבור הנושא של בעלי חיים, וחיות הבר קרוב לליבו, לא פחות מהמון נושאים אחרים. עצוב שזו ההתייחסות של אותם משרדי ממשלה. אני מבקשת להוסיף גם את זה בסיכום. קודם כל, מחר, בשעה 08:00 בבוקר, אנחנו נקיים דיון בעניין הזה, ואני מבקשת מהמינהל האזרחי, מרשות הטבע והגנים להתייצב כאן בפני הוועדה, לא בזום, הזום לא יהיה פתוח, אלא הם הצטרכו להגיע לכאן לוועדה. דבר שני. אנחנו כוועדה, נגיש הצעת חוק לעניין חוק צער בעלי חיים, וחוק רשות שמורות הטבע והגנים, על מנת שיחול ביהודה ושומרון, עם סמכויות פיקוח ואכיפה לרשויות המקומיות, כי כנראה שיש משרדים שקצת פחות חשוב להם. כמובן, שגם מי שאמון על חוק צער בעלי חיים במשרד החקלאות, יינתן לו גם כן הסמכות לאכוף את זה. אתם עושים עבודה לא קטנה גם מול החקלאים, והעבירות החקלאיות שקורות גם כן בשטחים, והצלחתם לאייש לא מעט מאותם מחסומים ולעשות לא מעט תפיסות שם. אנחנו נגיש את הצעת החוק הזו כהצעת חוק של וועדת החינוך של הכנסת.

דרך המלך זה באמת שהאלוף מוציא צו, והוא - - - כן. אבל אם הם לא טרחו להגיע לדיון, קשה לי להאמין שהם יטרחו להוציא גם צו אלוף. צו אלוף לוקח הרבה זמן. היה בעבר הצעת החלטה שאומרת שכל חוק שחוקק בכנסת ישראל יחול באופן אוטומטי גם ביהודה ושומרון, במיוחד כשמדובר בחוקים כאלה, אני חושב שחשוב לרענן את החוק הזה ושיובהר. יש הנחייה שצריכים לבדוק לגבי חוק שמחוקק איפה זה עומד מבחינת ההחלה ביהודה ושומרון, כדרך המלך היום עדיין היא באמת בהחלה של צווי אלוף, מסכימה איתך שזה תהליך שלוקח לעיתים - - יש 16 חוקים שחלים באופן אוטומטי.

זו החלטה שלנו כוועדה. אנחנו מעוניינים להעביר את החקיקה הזו, אנחנו נקדם אותה. אנחנו נתחיל גם כן בהכנתה בשבוע הקרוב. אני מקווה שנצליח לעשות את זה כמה שיותר מהר. את יודעת מה מרתיע כל הסיפור הזה של החוקים שיחולו? איך זה התפרש? איך יבואו לידי בצד הפלסטיני.

שאם אתה עושה היום חוק זיהום אוויר, ואנחנו שומרי חוק, אז אנחנו נאכוף את החוק הזה גם הרשויות. אבל הפלסטינים לעולם לא יסכימו שבמציאות שבה זיהום אוויר שמזהמים בשכם, או ברמאללה, או בחברון, כי זיהום האוויר אין לו כתובת השאלה איך זה יבוא לידי ביטוי באכיפה כלפיהם, ושם אנחנו נתקלים במכשולים משפטיים מאוד גדולים.

עד עצם היום הזה, חוק זיהום אוויר לא הוחל ביהודה ושומרון. אנחנו שנים מבקשים להחיל אותו בצו אלוף, לא מצליחים - תעודת עניות. בסדר גמור. זה הסיכום שלי. אנחנו נתראה מחר בשעה 08:00 בבוקר. תודה רבה לכל מי שכן טרח והגיע, והנושא קרוב לליבו. אני נועלת את הישיבה. תודה רבה.